בוקר טוב לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. היום יום שני, כ"ב בשבט תשפ"ג 13 בפברואר 2023. זו ישיבה משותפת עם הקואליציה הישראלית לנסיעות חינוכיות בחסות הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה. (תרגום חופשי מהשפה אנגלית): אני מברך אתכם על הגעתכם לכנסת. אני אגיד כמה דברים באנגלית ואחר כך בעברית, יש לכם תרגום. קודם כל אני רוצה לשלוח את תנחומיי לקהילה היהודית בטורקיה על האבדות בקרב הקהילה היהודית שם ולכל העם הטורקי. משלחת ישראלית יצאה מפה ועזרה להם ועשתה,

את מה שהחזון של המדינה הזו שואף לעשות וזה להיות לעזר לאנושות בכללותה ואני מקווה שלא נראה יותר אבדות באזורים הללו. (תרגום חופשי מהשפה אנגלית): ועכשיו נעבור לדיון